ה-4 לינואר 2022 למניינם, ב' בשבט תשפ"ב. אנחנו ממשיכים בדיון בנושא החדרים האקוטיים בישראל,

ענבר בזק, מיכל וולדיגר, אבתיסאם מראענה

את מגישה תלונה?" או פנים מול פנים. אני רוצה להגיד לפרופסור ויינר רגע משהו, כדי לטפל.

תמר הבנו את זה, אני העברתי להם את המסמך ואני רוצה לשמוע את בית החולים. אנחנו עכשיו שעה 16:00 ותיכף תתחיל המליאה, אין לנו הרבה זמן. בוולפסון יש מומחה, רופא מומחה מתוקצב כל ערב לחדר ארבע. רופא מומחה, אם מגיעה מישהו לחדר ארבע בוולפסון והוא מתוקצב לכל ערב. האם זה נכון שיש רופא מומחה כל ערב? תמר אני מבקשת לעצור, תודה. כן, בית החולים. אנחנו קודם כל רוצים לענות על העניין של המשטרה.

אכן, לפי חוק ואנחנו לא אומרים אחרת, אין שום התניה בהגשת תלונה. גם אנחנו, בניגוד למה שאומרים כאן, שאנחנו לא מתייחסים ולא חוקרים ולא מתחקרים ולא חושבים, הבנו שיש סיכוי גבוהה שהשוני הזה בין להגיד "יש חוות דיווח למשטרה" שזה נכון, יש לי חוות דיווח למשטרה בדיוק כמו שיש לי חובת דיווח למשטרה על פגיעת קטין, לבין החובה של הנאנסת או הנאנס להגיש תלונה. אני מבינה את ההבדל והמתלוננת לא מבינה את ההבדל ומכיוון - - - כן אבל על מי, מי אמון? את צודקת, את צודקת ואחרי שהבנו. נו, אבל אתם גם המוכשרים לזה. אנחנו אמונים לזה ואחרי שהבנו את זה, אז בשנה האחרונה הוכנס נוהל חדש ששום דבר לא מתנהל אל מול הפונה עד שהעובדת הסוציאלית לא מגיעה. אני אדגיש שהעובדת הסוציאלית אחרי השעה 15:00 גם היא כוננית. זה אומר שאם מגיעה מישהי בשעה 20:00 מקפיצים את העובדת הסוציאלית הכוננית מהבית, היא מגיעה בתחום של שעה, ומה שאנחנו הכנסנו בשנה האחרונה זה שלא יהיה המון הזרמת מידע, שלא מדווחים למשטרה בשעה הזאתי, ולכן לא יהיה מצב שאכן קרה בעבר שיגיע סייר לפני שהגיעה העובדת הסוציאלית וייצר ערבול מידע. אז אנחנו דווקא מאוד קשובים לדבר הזה ומבינים שהרבה פעמים דברים שצוותים מבינים פונות לא מבינות, אבל כן שונה הנוהל סביב זה.

כמו כל נוהל וכמו כל הטמעה של נוהל, בכל דבר תמיד יש חור. אבל ממש, מאוד קשה לנו כאן לשמוע את זה שאנחנו לא מנסים לשנות.

אני לא יודעת, אני באתי לבחון את הדברים, אנחנו. אנחנו מאוד מנסים לשנות. אז זה הדבר הראשון, הדבר השני הוא. את לא נתת לי להשלים את המשפט. אנחנו עונים על הזה. כי זה סביב הנושא של פקודת בריאות העם. עשינו גם עבודה עם המשטרה, עשינו פגישה משותפת ביחד עם המשטרה ויחד עם כל הצוותים של המרכזים האקוטיים, שם דיברנו על זה שקודם כל והנחינו גם את העובדים הסוציאליים שקודם כל תגיע עובדת סוציאלית. זהר, למה לא יצא החוזר שהיה אמור לצאת בשנת 2015? אני זוכרת שכשהייתי בכנסת ה-21 ישבתי אצלך במשרד הבריאות ושאלתי את אותה השאלה כבר אז. למה אתם עדיין לא מוציאים את זה? למה אין נהלים ברורים על כל העסק הזה? קודם כל יש נהלים ברורים, אבל הנושא הזה גם לא השתנה בנוהל. אוקיי. שוב, רוב הדברים שיצאו גם בנוהל החדש ואני לא אכנס פה לסיבות שבהן הוא לא. אני יכולה רק להגיד, שזה לא שזה התעלמנו, יש הרבה עבודה על הנוהל הזה. היו הרבה מאוד נקודות מחלוקת מאוד מסוימות שהיה צריך לעשות עבודה גם בין משרדית וגם תוך משרדים על מנת להגיע להחלטות שהן שונות מהנוהל הקיים,

אני כן אחדד, הם עובדים על פי נוהל,

זה לא משהו. אבל אין חוזר. יש חוזר משנת 2003. כן, נכון. נו אבל.

במערכת הבריאות לא כל החוזרים מחודשים ומרועננים כל הזמן.

החוזר לפי הדברים שהיינו צריכים לשנות בחוזר, היו דברים שהיה קשה להגיע להסכמות לגביהם. היו חדרים אקוטיים בשנת 2003?

הנהלים בהם, הכל? הנוהל מאז 2003 מתייחס לחדרים האקוטיים. כן, אבל הכל נשאר משם. כאילו שאין שום דבר חדש ושום דבר לא התחדש בתוך העולמות האלו. כשלא היית, כשיצאת אני אמרתי. היו דברים שהוצאנו אותם כהנחיות ביניים, למשל, הנושא של השמדת ערכות אונס, מאחר ולא התקדמה העבודה הבין משרדית ולקח הרבה זמן עד שהיא תתקדם, בשנת 2018 הוצאנו הנחייה. יש מילת קוד בכללי שנקראת "בין משרדי". מילת קוד שאני למדתי אותה פה בכנסת, כל דבר שלא עובד זה "בין משרדי". הנושא של שמירת ערכות אונס. כאילו יש איזה שהוא קוד, אתה רוצה לצאת מאיזה משהו, אתה אומר "בין משרדי".

האמת שלמשרד הבריאות יש אחריות מאוד מאוד גדולה על זה ואני כשהייתי חברת כנסת הייתי אצלכם, בשנת 2015. לא 2015,

2019,

2019. אני מצטרעת, אני חושבת שהחובה שלכם לרענן,

נפגעות ונפגעים, הרבה אנשים תלויים בכם. לא יודעת מה בין משרדי ואם קשה לכם אז תבואו לכאן, אני אסדר לכם את הבין משרדי. אני מעולה בזה אגב, מעולה בבין משרדי. הפכתי להיות מומחית בין משרדית. אז אם צריך, נעזור בבין משרדי הזה. אני לא מבינה איפה זה נופל בבין משרדי כשיש חדר, יש משרד הבריאות, יש נהלים מאוד ברורים.

אין לי בכלל ספק שכל רופא בא לעשות את העבודה שלו על הצד הכי טוב ואם זה משהו שצריך להיות, בדרך כלל זה פיקוח מלמעלה, זה התנהלות מלמעלה שצריכה לבוא ולראות ולסייר ולוודא ולבדוק - אפילו אם יש את התלונה הכי קטנה, כדי לוודא שהכל נעשה כפי שצריך. אין לי בכלל ספק שכל רופא שנמצא שם בא בחמלה ובחסד לעשות את העבודה שלו בצורה הכי טובה. אז שנייה, אנחנו נמשיך עם בית החולים, בבקשה, מי מכם שרוצה. עלה הנושא של מי הרופא שמגיע לחדר ארבע בשעות הערב, שזה בעצם העיקר של הפניות. אז לחדר ארבע בעצם יש לנו טור שהוא טור של כוננים וצריך להבין מה ההבדל ושנייה להתעמק בניואנס הזה בצורה רצינית, של מה ההבדל בין כונן לתורן. אוקיי. חדר ארבע אצלינו מתוגמל בכונן, שזה רופא בכיר שמקבל על זה תשלום שהוא תשלום סמלי והוא התפקיד שלו זה להיות כונן, כמו שיש לי כונן מילדותי וכונן גניקולוגי. תפקידו של הכונן, וגם זה מוגדר על ידי משרד הבריאות, הוא להיות בבית ולהיות מעורב ולקבל החלטות בהתאם לאינפורמציה שהוא מקבל מהשטח,

ככה עושה אצלי גם הכונן המיילדותי. אבל שנייה, שנייה. לא דיברנו על זה. אתם מדברים איתי על הפרטים הטכניים. אנחנו מדברים פה על התקיפה עצמה, על הטיפול עצמו, על התחושות. נאמר פה, שנייה. נאמר פה בצורה תוקפנית "איך זה יכול להיות שיש איזה מישהו כזה שיושב בבית ובזמן שהנאנסת בעצם לא מקבלת טיפול ראוי", זה מה שנאמר פה בין השורות. אז אני מסביר איך זה עובד. בפועל ובשטח אפשר להתווכח על זה, אני מסביר את הדברים בדיוק איך שהם עובדים. כל מקרה שמגיע לחדר ארבע בשעות הערב והנהלים האלה חודדו והם קדושים, ואני חושב שאין אף אחד שחולק עליהם. הראשונים שמעורבים ומופעלים בו זמנית זו העובדת הסוציאלית הכוננת, והרופא הבכיר שהוא כונן בבית, ושניהם נמצאים בבית מעצם ההגדרה של כוננות, חלקם בשעות הערב עסוקים בענייניהם, גרים איפה שהם גרים, ושם מתחילה ה-cascade. הרופא, אותו הרופא הבכיר שומע את הפרטים ומחליט קודם כל, שומע את החומרה של המקרה ועד כמה הוא מורכב או לא מורכב, מדבר עם מי שנמצא בפועל באותו הרגע בבית החולים וולפסון, שבדרך כלל זה או רופא בכיר או מתמחה בכיר שנמצאים בחדר לידה, והם אלה שבדרך כלל יורדים בפועל. הוא יכול להחליט אם הוא פיזית מגיע, מתי הוא מגיע פיזית, מגיע כשיש מקרה מורכב מאוד של נערה או ילדה, פציעה קשה וכולי, או שכשהצוות בבית החולים וולפסון עסוק בדברים אחרים,

מסטטיסטיקה קצרה שעשינו לזה, בערך בין שליש לחצי מהמקרים, אותו הרופא מגיע פיזית מהבית ובחלק מהמקרים הוא לא וככה זה גם עובד במקרים של הכוננויות, הוא כונן מהבית וזה מה שקורה בשטח. אם רוצים שיהיה מישהו שנמצא פיזית, צמוד ויכול להגיע בתוך דקה והוא רופא בכיר, קוראים לזה רופא תורן ולא כונן וזה לא נמצא כרגע, לא בתקצוב ולא בפקודה של חדר ארבע וזה גם ההבדל בין כונן לתורן וזה מה שקורה בשטח. בחצי מהמקרים בערך אותו הכונן מגיע פיזית ובחצי מהמקרים לא, תלוי במורכבות ותלוי בצוות שנמצא בבית החולים וולפסון באותו רגע ובמה הוא עסוק. אז זה לגבי ההבדל בין תורן לכונן. אפשר גם להתווכח על זה אבל זה מה שנעשה בפועל.

עוד משהו שחשוב לכם לומר, בית החולים וולפסון?

שוב, אני דווקא רוצה להתייחס למשהו שנאמר כאן בסיפה וזה שאולי נתנצל פעם. אני רוצה להגיד שזה דווקא הפוך, אני מרגישה שאנחנו הרבה פעמים מתנצלים ומתנצלות בפני המטופלת או המטופל הבודד. אנחנו תמיד מתנצלים. באמת, אין מבחינתי אף לא מקרה אחד שמתארים לי שנעשתה בו עוולה קטנה או גדולה שבליבי או כלפי חוץ אני לא מתנצלת עליו. זה שאחר כך אני יודעת ללכת אחורה ממעוף הציפור ולהגיד "לפעמים ככה זה, כי זה ההבדל בין כונן לבין תורן" ולהגיד "ככה זה, כי יש לי רק ארבעה טורים של בכירים" ולהגיד "ככה זה כי באו שלוש נאנסות בו זמנית ויש לי חדר אחד".

האמת שזה דבר שצריך להגיד, שזו גם ענווה מאוד גדולה. כל הדבר הזה, קשה לי. אז בפניהן ובליבי ואני חושבת שזה משותף כאן לכולנו, כולנו מתנצלים וכולנו משנים כל הזמן,

לפעמים שינוי, כמו השינוי של להכשיר את הצוותים שלנו, שהוא דווקא מבחינתנו תגובה לקשב של זה שלפעמים יש רופאים שהם פחות קשובים ואז אומרים "אז בואו נחלק את זה בין יותר רופאים ואז תהיה לי יותר יכולת לבחור את אלו שהם קצת יותר רגישים ומכווני עניין" אז ברור שכפועל יוצא, אם אני מוציאה את חלק מהביצוע מהמכון הפתולוגי, רמת המקצועיות יורדת בלקיחת בדיקות פורנזיות. גניקולוג טוב, מוכשר ומוצלח ככל שיהיה, לא יהיה טוב כמו רופא פורנזי, לעולם. זה לא יקרה אף פעם.

זה טוב דיו, את צודקת. אבל רגע, אני רוצה.

שנייה אני רק אומר, אנחנו פשוט לא קיבלנו אישור מיושב ראש הכנסת להתכנס מעבר לדקות על המליאה. אבל אני כן אומר, תראו זה גם באמת גדלות לבוא ולהגיד לבוא ולהגיד "הלקוח תמיד צודק" וזה באמת נכון, "המטופל תמיד צודק". לא משנה הרי מה הוא מרגיש, זה הכל יחסי וסובייקטיבי, ואנחנו צריכים לומר את זה באמת, בענווה ועוז מאוד מאוד גדולים ולכן משם להמשיך. עכשיו עצם העובדה שמתנהלים עוד חדרים אקוטיים בארץ, והם מתנהלים כנראה, ככל הנראה באופן שונה, כי אליהם, דרכם, או מתוכם לא הגיעה אלינו התלונה וזה הגיע ספציפית ממוקד. אבל אצלנו זה 50% מהפניות.

אתם גם הרבה יותר גדולים ואני אמרתי את זה מראש, שאתם 45%. הרי נתנו את זה ואני לא אומרת שלא. אמרנו שלכם יש הרבה יותר ככל הנראה כתוצאה מזה. והמקרים המורכבים ביותר. אני לא אומרת, לא אמרתי.

בסוף כל נפגע או נפגעת זה מורכב, לא משנה באיזה אופן. אי אפשר להגיד כך או להגיד אחרת. כן אנחנו נרצה ככה: אנחנו נרצה לבדוק את אופן ההתנהלות, ההכשרה של אנשי המקצוע הייעודיים, כל הנושא של הליך איסוף הדגימות ובאמת לוודא שזה נעשה באופן מקצועי תוך כדי הכשרות של הצוותים הייעודיים לוודא מול משרד הבריאות באמת את כל נושא ההכשרה, גם בתקופת הקורונה, גם בזום וכדומה, בקרה נאותה. משרד הבריאות, כאילו יש לנו מכם דרישה באמת שתציגו לנו איזו שהיא תוכנית בנושא הזה בתוך חודש מהיום, על החדרים האקוטיים.

זה לא הרבה לדעתי, זה תחום התמחותכם וזו הנישה שבה אתם עוסקים ובתוך חודש יהיה לנו איזה שהוא דיון כאן חזרה, בכלל על החדרים האקוטיים בישראל, על הנהלים של משרד הבריאות, על החידוש של הנהלים וכן, אנחנו נדבר גם על החוזר ואנחנו נראה איפה הוא עומד עד אז, ולמה החוזר הזה לא מתקדם לעבר איזה שהוא משהו ישים. מה שקשור ב"בין משרדי", תגידו לנו עכשיו ואנחנו, תוך שבוע מהיום נטפל בבין משרדי ונסייע לכם כדי שזה ייפתר, וכדי שבתוך חודש מהיום אנחנו נוכל להתקדם הנושאים האלה. בסופו של דבר אנחנו מדברים על האוכלוסייה ברגעים הכי קשים שלה, ברגעים הכי קשוחים שלה, שאנחנו הרבה פעמים בתוך שגרת חיינו ובתוך שגרת עבודתנו ואנחנו רגילים לראות הרבה מטופלים. זה לא בגלל שאנחנו קהים יותר, קהי חושים, ולא בגלל שאנחנו רואים אנשים כלא חשובים, אלא פשוט זה שהמובן מאליו לפעמים הוא המסוכן ביותר ואסור לנו לראות אותו כמובן מאליו. ולכן, אני מבקשת בכל לשון של בקשה.

בעוז וענווה, ומתוך אמונה אמיתית שכל אחד שבא לעבוד בתוך מערכת הבריאות נכנס בכותלי שערי בית החולים, ובטח בחדר ארבע ומבין כמה האחריות שמוטלת על כתפיו היא אדירה, בטח ברגעים האלה. אסור לנו לגרום למקרה שני של צער אצל מתמודד או מתמודדת, נפגע או נפגעת,

אני רואה גם את הגילאים הקטינים שמגיעים אליכם, המבוגרים יותר, זה לא אומר שאישה או גבר שהם מבוגרים שנפגעו יכולים להתמודד עם זה, ממש לא. בכל רגע בחיים זה קשה וזו המחויבות שלנו כאן. אז אני מודה לכם. ואנחנו לחלוטין מסכימים וזו המטרה שלנו גם. בדיוק אותה המטרה. אני בטוחה, לא אמרתי שלא.

לפעמים אנחנו צריכים להאיר בפנסים את אותן הנקודות ואת אותן הפינות החשוכות ולהגיד "חברים,

אני מכירה את השגרה של הבית חולים, אני מכירה את שגרות העבודה וזה לא פשוט ולא קל. אנחנו בתוך מגיפה, אבל אנחנו לא רוצים לייצר בתוך המגיפה הזאת מגיפה אחרת, שקטה ועמוקה יותר. אז שנזכה לבשורות טובות, שתזכו לעשות ולהוסיף טוב, כל אחד בתחומו ואנחנו ניפגש פה בעוד כחודש. השם עימכם. נעלתי את הישיבה.

בשעה 16:16.